אנחנו פותחים את הדיון. שלום לכולכם, אנחנו נמצאים בשלב של הדיון על ההסתייגויות שביקשנו להגיש.

כמה מילים ואנחנו ישר הולכים להצבעות. כמה מילים. הנוסח שמונח לפניכם זה הנוסח להצבעות על הסתייגויות. את כל הדיונים בהצעת החוק אנחנו סיימנו